בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו דנים בהצעת חוק הכנסת, מספר חברי הכנסת הנדרש להתפלגות סיעה, התשפ"ג-2022, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

קודם כל אני אגיד שהצעת החוק עברה בקריאה ראשונה במליאה